מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני

להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את הנטל הרגולטורי, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 2023 ו-2024. הסתייגויות.

מתחילים עם הקובץ הראשון. אולי תתחילו עם ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל. אין לי של חד"ש-תע"ל. יש לי של חבר הכנסת בליאק, של יש

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 12. בסעיף 1 להצעת החוק,

יבוא "מטרה נסתרת ובו ייכתב מטרת חוק זה לשמר את הסטטוס קוו הכללי במדינת ישראל".

למה אתה כועס?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. מה עם הסתייגויות המחנה הממלכתי? אין לי הסתייגויות לסעיף 1, מטרה לתוכנית. אין. הצעת חוק, מטרת החוק, מי בעד אישור הצעת החוק?

הצבעה אושר הצעת החוק, מטרת החוק, אושרה.

נעשה את ההצבעה במקבצים של חמש-חמש.

מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא

עכשיו התייעצות סיעתית. את לא רוצה קודם לנמק? אני רוצה לעבור אתכם כדי לראות גם נמצאים שם הסעיפים שלי וגם של אורית. אני רוצה שנעשה שם סדר.

אם כבר השקענו

יוני, תגיד לו מה קורה. סיפור מספר 1. מנו ואלונה נישאו לפני כרבע מאה. הוא היה מתווך צעיר עם חוש עסקי מעולה. אני רק אזכיר שוב שזה בעצם פוסט שכתבה עורכת הדין רות דיין

התנהל הליך ארוך ומרובה עדים בבית המשפט לענייני משפחה שבסיומו ניתנה החלטה שקובעת שלא הוכח קיומו של הסכם ממון תקף ושסמכות לדון בענייני רכוש נתונה לבית

היא אירוע

עם סמכויות

ממש לפני מספר שבועות. אתה יודע בעקבות מה זה?

אני אומרת לצערי הרב, אלא אם כן אתם גם תדעו לעמוד ולהגן על

אבל ההנחה שלך שההלכה או בתי הדין הרבניים הם לא דואגים לחירויות הפרט. לא זה מה שאמרתי. אמרתי שההלכה גוברת על החוק. יכול להיות שגם הישענות על ההלכה היהודית במדינה יהודית,

האם אתה מסכים לעניין שההלכה צריכה לגבור על החוק? אני אומר שאני מסכים איתך שהסיפור שהבאת הוא סיפור כואב. כי זה מלחיץ אותנו. זה סיפור כואב וקשה וצריך לחשוב אבל לצאת עם אמירה שההלכה היא לא רלוונטית, גם זאת בעיה. כשאנחנו מדברים, ובאמת,

ב-1 ביוני השנה מציינים 22 שנים לפיגוע שהיה ליד הדולפינריום בתל אביב. חשוב שאנחנו נציין את זה גם בכנסת וגם בכלל. נזכור שנהרגו המון ילדים ובני נוער באותו תאריך. מי בעד קבלת ההסתייגות?

אני מבקשת להגיש רוויזיה על כל ההסתייגויות ועל החוק עצמו. בעוד חצי שעה נצביע. יש רוויזיות על הפרקים הקודמים. יש לכם רוויזיות על חוק אחר.

ביקשנו להגיש על כל

רוויזיה על הסתייגות מספר 10. מי בעד

מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 11. מי בעד קבלת הרוויזיה?

רוויזיה על הסתייגות מספר 28. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 34. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 35. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 39. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 43. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

אנחנו עוברים לסעיף 52 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית,

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023), אלא אם כן נקבע בו אחרת. הסתייגויות של המחנה הממלכתי. הסתייגות מספר 1. בסעיף 52, במקום "תחילתו" יבוא "ההתחלה של". זה לא רציני. תמחקי את זה. מי

ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 10. במקום "בו" יבוא "בחוק זה". יש סקר נוסף שחשוב לדעת. מה לדעתך

כאחד המובילים. הרי דיברתם על פסקת ההתגברות.

21 אחוזים לקדם כרגיל.

עוברים לקובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. הסתייגות מספר 10. בסעיף 52, במקום "אלא אם כן נקבע בו אחרת" יבוא "אלא אם כן נקבע בו אחרת או במידה שתחזית הכנסות המדינה אינו

אנחנו נשמח כאן בוועדת הכספים לדעת ולהבין לאן זה הולך.

בערוץ 12 חושפים את ההסכמים הקואליציוניים, את כל הכספים הקואליציוניים.

לאורית סטרוק.

לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 52. שיסגרו לאסירים בכלא את המים החמים. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

בכסף הזה הוא גם מכלכל אותו, אז הוא עושה איתו חוזה שכירות. היא שואלת מה יהיה הדין במקרה כזה. הכנסות שכירות הן מול הוצאות שכירות. הן לא אל מול הוצאות אחרות. זה אחד מהרכיבים המהותיים של התיקון הזה.

זה הגיוני וברור לכולם.

הם אומרים שאם זה קרוב, הם לא מוכנים לתת כדי שלא יעשו כל מיני קומבינות, בלשון עדינה. אבל אלה מעשים שבכל

ביום שישי הלכתי לנחם אדם שאבא שלו היה

את המקרה הסיעודי הכנסת. הכנסת בתי חולים סיעודיים, הכנסת את בתי האבות, הכנסת דיור מוגן.

בעקבות הערות הוועדה הכנסנו סיעודיים. אבל יש משפחות שלא במנטליות לשכן את האבא לבית

בית אבות הוא בהגדרה של ה-60 עם 30? בן. זה ב-30 דיירים מעל גיל 60. אנחנו בסעיף 11(2) שעוסק בניכוי דמי שכירות. הצבעה על

מה עם הסתייגויות? היו הסתייגויות. הצבענו עליהן. יש טענות נכונות גם היא טענה אבל אני לא רוצה, ואין לי זמן, ואני לא חושב שזה נכון, להשאיר סעיף כזה לא מוצבע ולכן לא קיבלתי את ההצעה שעלתה כאן לדחות את ההצבעה למחר. אני רוצה להצביע על זה היום. אני אגיש רוויזיה. בפרק הזמן הזה, עד מחר, ינסו למצוא את הפתרונות ולראות האם יש דברים שלא מיצינו. אם לא יהיה, אני מסיר את הרוויזיה. אם יהיה, נקבל את הרוויזיה ונתקן את החוק. ניכוי דמי שכירות, פרק ד': מיסוי בשוק הדיור.

מי נמנע? הצבעה אושר הפרק אושר. אני מגיש רוויזיה. הרב גפני, אנחנו מחר בשעה 15:00 בוועדה. גם אנחנו נצטרף לרוויזיה. נהיה מחר עם תיקונים נוספים ונתייחס גם לנושא הזה. תעשו עבודה רצינית, שלא נעשה את מלאכתנו רמיה.

המקרה הזה הוא לא בדיוק מקרה נדיר וקיצון. נעשה את הבדיקה. סעיפים 49-48, ניכוי דמי ביטוח לאומי דיון והצבעות יש רוויזיה על הסעיף של ניכוי דמי ביטוח לאומי. אנחנו עוברים לסעיף של ניכוי דמי ביטוח לאומי, סעיפים 49-48, פרק ט': מיסים. מי בעד קבלת הרוויזיה? על הסעיפים עצמם. מי בעד הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

פרק תחילה. סעיף 98, תחילה דיון והצבעות אנחנו עוברים לסעיף 98, להצעת חוק התוכנית הכלכלית,

הצבענו על כל ההסתייגויות והסרנו את הרוויזיות. עכשיו הרוויזיה היא על הסעיף עצמו. מי בעד קבלת הרוויזיה על סעיף 98, תחילה? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה בשעה 22:45. ג'קי, אם אתה מחכה, הנושא של החשבוניות יידחה למחר או מוחרתיים. רביבו אמר לי שהגעתם להסכמה. לא.

על סמך מה הוא אומר הסכמה. לא יודע.

שעלה בבוקר, הנושא של נותן השירותים. כרגע יש באג רציני בחוק. החוק נוגד את חוק מע"מ בצורה מפורשת. ערן, איך פותרים את זה? אתם לא יכולים להעמיד אותי במצב כזה לא נעים. מה שאנחנו הצענו, היות

זה מה שזה אומר. בעסקאות של מתן שירות, כיוון שמועד החיוב במס הוא עם קבלת התשלום, בעצם יכול שיהיה מצב,

קבלת התשלום צריכה לצאת החשבונית. התשלום כולל גם את מרכיב

מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 5. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 7. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 8. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 9. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 10. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 11. מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

רוויזיה על הסתייגות מספר 1. מי בעד קבלת הרוויזיה?

רוויזיה על הסתייגות מספר 15. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 20. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 27. מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 30. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?